אני פותח את ישיבת ועדת הכספים לדיון בנושא

אני יושב-ראש הדירקטוריון של המפעל. יש את חוק רישוי עסקים שקובע שנותן הרישיון במקרה הזה זה הרשות המקומית כפר קאסם, ויש שורה של נותני אישור: כבאות, תכנון ובנייה. כל סוג של עסק דורש סוג אחר של נותני אישור. במקרה הזה יש נותן אישור, שזה הוועדה המרחבית, שהיא לא נותנת אישור בגלל שיש הפרות בנייה היכן שהמפעל בנוי. המצב החוקי הוא זה: בלי שהוועדה המרחבית תיתן אישור אין שום סמכות לאפשר את הרישיון הזה. מתי העובדים ילכו הביתה? אגיד עוד מילה: הנושא הזה לא חדש. הנושא הזה עלה בשנה שעברה ובעקבות זה החברה עתרה לבית המשפט כנגד העירייה והם קיבלו דחייה של שנה. אי אפשר להגיד שאי אפשר היה להיערך.

אני לא יודע מה נעשה ומה לא נעשה, אבל היה זמן להיערך. זה לא שהודעה ניתנה היום ופתאום נפל עליהם רעם ביום בהיר. ודים פרלמן, יצא רע מאוד. אמרת לי שאנחנו מצביעים ואז זה בסדר. הבנתי שהייתה אי-הבנה. זה היה מותנה בפנייה שעברה אתמול - - - אני שומע שאתם מסתדרים? כן. יש הסכמה.

מה אתה מציע לעשות? ראשית, חשוב להבין שזה לא חדש. כבר לפני שנה הם ידעו את זה. מבחינתי זה חדש. מבחינתי 200 עובדים שייזרקו לרחוב זה חדש. אני לא מתכוון לשתוק על הדבר הזה. זה דבר שאי אפשר להשלים איתו. כתוב בגמרא ש"לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה". אתה אומר לי את הטיעונים החוקיים והכול, אבל 200 עובדים הולכים הביתה. זה פיקוח נפש. מה אתה מציע לעשות? דיברתי עם מרדכי כהן, המנכ"ל. הוא אמר לי פחות או יותר את הדברים.

מה עושים? תנו להם רישיון זמני.

סמכות לתת רישיון זמני.

החוק לא מאפשר דבר כזה. לא מאפשר לתת רישיון זמני? מה הבעיה שם?

הגורם היחיד שאולי יש לו שיקול דעת ואני פחות מבין בנושא התכנון הוא הוועדה המרחבית, שיכולה להגיד.

אני לא מספיק מבין עד כמה ההפרות שם חמורות או לא חמורות. אם הן מאוד מאוד חמורות יכול להיות שלא יהיה להם בכלל שיקול דעת, אבל אם הן לא חמורות מאוד יכול להיות שכן. מה העבירות שם? נמצא פה מנכ"ל עיריית כפר קאסם והוא יכול להציג את זה. ישראמרין אנחנו רוצים מאוד שיישארו. ההיתר שיצא הוא היתר לשימוש חקלאי, ואנחנו מודעים לכך שזה בניגוד להיתר.

עיריית כפר קאסם נקראה אל

במשרד הפנים,

לחצי שימוע, שאנחנו חייבים להפסיק את רישיון העסק, בדרישה גם של משרד הפנים וגם של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. לכן העסק הזה התחיל להסתבך. אנחנו מודעים לזה שהם מחפשים. אגיד עוד מילה: הם נמצאים במקום זה אזור תעשייה שיש בו 2,000 דונם, שמתוכו 600 דונם מאושרים בוועדה המחוזית ונמצאים על הכביש, כאשר מעבר לכביש אנחנו עובדים כרגע להסדיר את אזור התעשייה. ההערכה שלי היא שכן יהיה אופק תכנוני.

אני לא יודע כמה דונם ומה. הוועדה המחוזית כרגע, לאור הפרות הבנייה, לקחה את הסמכות של הוועדה המקומית והביאה את זה לוועדה המחוזית, לקחה את זה לאור הדרישה של ארז קמיניץ ולאור דרישה של גורמים כאלה ואחרים. אמרנו למשרד הפנים: אנחנו מוכנים, על אף העמידה האיתנה של הוועדה המחוזית, לעשות אפילו דבר שהוא לא הכי תקין, רק תנו לנו איזשהו פרה-רולינג. לא יכול להיות שאנחנו נעשה דבר שהוא חצי לא תקין ואילו משרד פנים מן הצד השני יקרא לנו לשימוע. משרד הפנים הרי יצר את כל המהלך הזה, אז תנו לנו איזה דבר. אני רוצה להגיד משהו ואני רוצה להזכיר למשרד הפנים. תלך עם הנתון שאני נותן לך עכשיו למנכ"ל משרד הפנים. אנחנו בוועדה ניהלנו מאבק קשה

אזור התעשייה ירקונים, שעמדו לפטר מאות עובדים, והוועדה הצליחה להביא ארכה של שנתיים נוספות. כאן מדובר גם בעובדים וגם בנושא ביטחוני. אני לא מבין, המדינה תוקעת לעצמה מקלות בגלגלים? היה לנו כבר

אני חייב לסיים. אני מבקש לא לנהוג פה במידת הדין. יש לאפשר

כפר קאסם להמשיך להפעיל את המפעל בכדי שהעובדים לא ייזרקו לרחוב. יחד עם זה, לבדוק את הנתונים, לבדוק את כל מה שנעשה שם, עם הוועדה המרחבית, עם כל מי שעוסק בעניין הזה, ואנחנו נשוב לדון בנושא הזה באופן מסודר. זאת בקשה שלנו. אני חייב להגיד: אם לא נסדיר את זה עד סוף השבוע - - - אנחנו מבקשים את זה. אנחנו מבקשים לקבל תשובה ממש בימים הקרובים. אדוני יצטרך לדבר עם שר הפנים או עם מנכ"ל משרד הפנים. אין שום דרך אחרת. יש לנו תקדים בירקונים. יש גם דוגמה של תנובה,

אני מזכיר, אין לנו סמכות חוקית. אם הייתה סמכות חוקית למשהו חריג זה היה נעשה. אין סמכות חוקית. אין שום דרך לפתור את זה. רבותי, אני פונה אליכם, ואדבר עוד פעם עם מנכ"ל משרד הפנים. אדבר גם עם שר הפנים. אני מבקש לאפשר להם להמשיך לפעול, עם הבעיות שיש. כפי שהיה במקרה שחבר הכנסת מיקי לוי ציין. אני מבקש תשובות בימים האלה.